שלום לכולם. התחלנו את סדר-היום. הצעה לסדר, גברתי היושבת-ראש. אין הצעות לסדר, כרגיל, בתוך כל הישיבות שלנו. חשבתי שכבר התרגלתם, אבל בסדר גמור. אמר שכרגיל יהיה מדי פעם. עוד מעט תהיה ועדה קבועה, ואז אין שום בעיה. צהריים טובים. יום ראשון, י"ז בתמוז תשפ"א,